להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה. מי מציג את הפנייה?

רועי רייכר, מאגף תקציבים. מדובר בעדכון על סך 1.973 מיליארד שקלים למשרד הבריאות עבור התמודדות עם מגיפת הקורונה בהתאם לסעיף 3ב לחוק היסוד - - למה אתם לא מביאים חוק לתקן את המסגרת? את חוק יסודות התקציב? יש כרגע טיוטה של הצעת חוק שנמצאת במשרד המשפטים ובין משרדי הבריאות והאוצר, שבה מוצעת גם הגדלת הקופסה לצורך העניין התכנית להתמודדות עם הקורונה. הפנייה הזאת כרגע נועדה לאשר, עד שהחוק הזה יעבור, את ההתמודדות עם הנגיף בחודשים האלה. טוב. תסביר את הפנייה. זה לא היה שם הוויכוח בין הליכוד לבין כחול לבן? לא.

הפנייה הזאת לא עוסקת, אין בה משהו שנתון במחלוקת. מדובר על 1.9 מיליארד שרובם - - למה, מה שלא מאשרים בממשלה זה רק מה שנתון במחלוקת? אני לא יודע. אני יודע. אם אתה שומע רדיו אז אתה יודע. אז אני לא יודע, אני לא שומע רדיו אז אני לא יודע. בכל מקרה - - זה טוב שאתה לא שומע רדיו, גם אני רוצה להפסיק. החלק המרכזי בהעברת התקציב מיועד לדיגום במעבדות וכל עולם הבדיקות, הזיהומים והפיענוח שלהם. חלק נוסף מיועד לקופות בחולים עבור התהליכים שהם היו צריכים לעשות כדי להתמודד עם הקורונה מדובר בגיוס כוח אדם, רופאים וכולי. יש חלק יחיד של 185 מיליון שקלים על חיסונים, על עסקאות שנעשו בעבר והתשלום שלהם הגיע עכשיו. אלו עיקרי הפנייה, 80% מהכספים - - - יש שאלות נקודתיות לגבי - - - כמה כסף הוצא לחיסונים? יצא עד היום לחיסונים? אני חתום על שמירת סודיות בעולם עסקאות החיסונים ואני לא בטוח שזה משהו שאנחנו יכולים להגיד, אני צריך לבדוק את זה - - רגע,

מה אתה אומר? כמה עולים החיסונים? כמה עלו עד היום ונגזור מזה מה הולך להיות בהמשך. תוך כדי השאלה שלך אני שואל מה מרחב ה - - - שמותר לנו לעשות עם שמירת סודיות במשרד ראש הממשלה לגבי סכומי העסקאות. אני שנייה אחת מבין מה אני יכול לומר או לא ואני כבר מתייחס נקודתית. סך העסקאות עד כה היו 2.6 מיליארד שקלים. 2.6 מיליארד שקלים עד היום החיסונים. זה כל החיסונים, גם של פייזר וגם של מודרנה? נמצאים פה ממשרד הבריאות אופיר אביב, מנהל אגף תקציבים וגם מתן מור, שהוא מנהל תחום קורונה.

מה שאמר רועי הוא מדבר על 2.6 מיליארד. אני רוצה לדעת האם משרד הבריאות

אני אגיד שהנושא הזה הוא נושא שיש עליו סודיות כמו שרועי הזכיר. אנחנו כן יכולים להגיד בגדול כמה עלו העסקאות אבל

כמה אתה מעריך שנצטרך עכשיו, כמה כסף?